שלום לכולם.

בין מדינת ישראל לבין איחוד האמירויות הערביות. לקראת הדיון ניסינו לאסוף פרטים ומידע על חברי הקהילה ומאפייניה.

הייתה